אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת. היום יום ראשון, י"ב באדר התשפ"ג 5 במרץ. אנחנו נתחיל בחוק-יסוד: הממשלה (תיקון נבצרות ראש הממשלה). אני מניח שקראתם את חוות הדעת של

זו לא חוות דעת.

הכנה. חשוב להגיד את זה, כי זה חלק מההערות שיש לנו.